אני מתכבד לפתוח את הישיבה המיוחדת של הוועדה ונבחר בה את חברתנו שרן ליו"ר הוועדה.

זו אחת הוועדות החשובות ואת אחת מהחשובות בחברותינו ואנחנו מאחלים לך באמת בהצלחה גדולה. אני אקרא מיד את ההודעה. "בהתאם להוראות סעיף 106.א.1 לתקנון הכנסת הוועדה תבחר יו"ר מבין חבריה לפי המלצת ועדת הכנסת. ועדת הכנסת החליטה להמליץ לוועדת החינוך התרבות והספורט לבחור בחברת הכנסת שרן מרים השכל כיו"ר הוועדה. הצבעה

פה אחד אושר פה אחד בחרה הוועדה בח"כ שרן מרים השכל לעמוד בראשה. בהצלחה. בבקשה. תודה רבה. צהריים טובים לכולם. תודה רבה לכל חברי הכנסת שהצביעו יחד להקים סוף כל סוף את הוועדה. שבעה חודשים למעשה התעכבנו בלקיים דיונים חשובים. אני מתכבדת לפתוח את הישיבה הראשונה של ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת. כמו שכולים יודעים, השנה האחרונה במערכת החינוך הייתה שנה קשה מאוד גם למורות ולמורים וגם לתלמידים. לא רק שבשנה זו נוצרו פערים אדירים בהוראה, אלא שגם הנזק הנפשי הרגשי והחברתי של התלמידות והתלמידים היה חסר תקדים. אני שמחה שיש לנו שרת חינוך שמכירה היטב את המערכת, שמבינה את הצרכים אך גם את היכולות האדירות של אנשי ההוראה ובמקביל שמה את טובת התלמידות והתלמידים לנגד עיניה. בנוסף לזה יש גם רפורמות ומהלכים גדולים על הפרק, כך שצפויה לנו הרבה מאוד עבודה. תקופת הקורונה הייתה מאתגרת במיוחד גם לאנשי התרבות, האמנות והספורט, המון נושאים שהוזנחו במשך שנים יצרו מצוקות קשות בקרבם. כיו"ר הוועדה אני מאמינה כי יש צורך אמיתי לעזור לטפח את ההון האנושי המעולה שצומח כאן. אני רוצה לנצל את ההזדמנות להודות לסגן ראש הממשלה, שר המשפטים גדעון סער שהיה בעברו אחד משרי החינוך הטובים ביותר שהיו למדינת ישראל. הוא מבין לעומק את הסוגיות והאתגרים שעומדים בפנינו ואני רוצה להודות לך על האמון כדי למלא את התפקיד החשוב הזה. אני רוצה להודות ליו"ר הכנסת, ח"כ מיקי לוי, תודה רבה גם על ההקמה, על העבודה הקשה שאתה עושה פה, יום ולילה בכנסת. אנחנו סוף כל סוף באמת רואים התקדמות משמעותית בהקמת ועדות והליכי חקיקה וכולי, שאנחנו מתחילים להכנס לאיזה שהוא סדר נורמלי. תודה רבה ליו"ר הוועדה ניר אורבך כמובן על המינוי ועל הפתיחה, וכמובן לחברי היקר זאב אלקין שר הבינוי והשיכון, תודה רבה על ההגעה והתמיכה והליווי כשר המקשר לממשלה שעומד בפני אתגרים לא פשוטים ועושה עבודה יום ולילה כדי להביא יציבות למדינה, לקדם אותה ולהביא דברים שנזקקנו להם בשנתיים האחרונות. אני מקווה שבוועדה הזו, אולי בשונה מוועדות אחרות, נפעל כולנו מתוך ראיית טובתם של התלמידים והתלמידות ולא משיקולים פוליטיים. ואני מקווה לשיתופי פעולה פוריים ולהצלחה של כולנו. תודה רבה לכם. תודה רבה.

קודם כל שר המשפטים, שרת החינוך, שר השיכון והבינוי השר אלקין, ברוכים הבאים. אני שמח שאת יושבת כאן בראש השולחן, אני מאחל לך הצלחה. מכיוון שבטח השרים ירצו להגיד משהו אני אקצר ממש. נמצא כאן רם, אתה חבר הוועדה.

אבל - - - אבל הוא צבר קילומטרז' בשנים האחרונות ועשה פה עבודה בהחלט טובה. אני רוצה לאחל לך הצלחה מכל הלב, הצלחה שלך זו הצלחתנו. תודה רבה לצוות הוועדה. שתדעי, כשישבתי במשרדי לבד, ואין לי הרבה דקות לבד, אבל כשחככתי בדעתי 'רגע, לאיזה ועדות בפגרה אני אאשר' אז אמרתי 'ועדת הכספים בטוח, יהיה תקציב, ועדת הכנסת בטוח אני צריך כדי שיקימו,

משהו חסר לי' ואמרתי 'אה, פתיחת שנת הלימודים ולא תהיה לי ברירה ולאשר כנראה גם לך לכנס את הוועדה בזמן פגרה.' לכנס ועדות בזמן פגרה זה לא דבר פשוט, אבל לאור השנים שחלפו ולאור מה שעומד בפנינו לשנה הקרובה, לא יהיה מנוס מכך. תדעי שאת הולכת לעבוד את ואנשי הצוות שלך. בתוך תוכי כבר אישרתי לך, אז את יכולה רק להגיד לי את זה רשמית. אז שיהיה לכם הצלחה מכל הלב. תודה רבה יו"ר הכנסת. גם לא שמתי לב שמזכירת הכנסת, חשבתי שיצאת, אז גם תודה רבה על העבודה הקשה שאתן עושות פה. בבקשה, סגן ראש הממשלה שר המשפטים גדעון סער. תודה. מכובדי יו"ר הכנסת, גבירתי יו"ר הוועדה. נגעת בנקודה חשובה, העובדה שלמעלה משבעה חודשים לא הייתה ועדת חינוך פעילה, חינוך תרבות וספורט ואנחנו צריכים לזכור שכל אחד משלושת התחומים האלה נמצא בקשיים מאוד גדולים בשנה וחצי האחרונות. התרבות והספורט נפגעו קשה מאוד כתוצאה מהקורונה ואיסור המפגשים ההמוניים בתקופה הזאת. מערכת החינוך עברה תקופה לא פשוטה וזה אתגר מאוד גדול וחשוב מאוד להושיט יד ולהרים את כל אחד משלושת התחומים החשובים האלה. החינוך בעיני תמיד היה הדבר הכי חשוב, אני תמיד אומר שהחינוך הוא הבטחון הלאומי האמיתי של עם ישראל. עם ישראל זה עם שהתקיים על חינוך והאיכות של החינוך היא תקבע את עתיד ישראל לא כקלישאה אלא כאמת, ולכן את נמצאת בצומת מאוד מאוד חשובה, הצומת של הפיקוח הפרלמנטרי והפעילות השוטפת בנושא הזה של החינוך תחת כמובן שרת החינוך ד"ר יפעת שאשא ביטון. קשה להפריז בחשיבות של העבודה שלכן ובחשיבות של העובדה שלכן לחברה הישראלית כולה. אני מאחל לך הרבה הצלחה, יש לך הרבה מאוד כשרונות, הרבה מאוד יכולות, יכולת להתעמק בסוגיות, חריצות מאוד מאוד גדולה, מסירות, אני משוכנע שאת כל הדברים האלה את תביאי איתך לוועדה. יעל עדיין לא בת שנה, נכון? לא, היא בת תשעה חודשים. אז תמיד תזכרי. יו"ר הכנסת הזכיר שזהו, גם אוגוסט הלך לך, זאת אומרת אחרי שהכנסת יוצאת לפגרה את תהיי עסוקה פה עם הדיונים יחד עם השרה לקראת תחילת שנת הדיונים שבאה עלינו לטובה, אבל תמיד תזכרי שבזה את בונה גם את העתיד של יעל כי חינוך איכותי זה הדבר היום בעיני הכי הכי חשוב שאנחנו צריכים להבטיח. אני מאחל לך הרבה מאוד בהצלחה. אני בטוח שתצליחי באתגר הזה ואני גם מאחל לשרת החינוך שמתמודדת בסיטואציה לא פשוטה גם עקב הנושא של הקורונה וההיערכות לפתיחת שנת הלימודים יחד עם הקורונה, הצלחה גדולה ותמיד אני טוען שאם רוצים שמשימה תתבצע, עדיף להטיל אותה על אישה ובמובן הזה הצלחנו פעמיים. אנחנו בתקווה חדשה ראינו את החינוך כדבר הכי חשוב, הוא היה הדבר הכי חשוב במערכת הבחירות במצע שלנו, הצגנו את החינוך כתיק שעליו אנחנו לא נוותר והיום ההשלמה הזאת של ראשות ועדת החינוך של הכנסת היא מייצגת אותנו, את עולם הערכים שלנו ואת המחויבות שלנו לציבור. תודה רבה לך. תודה רבה. שרת החינוך יפעת שאשא-ביטון. תודה רבה שרן. זה לא סוד שאני מאוד מאוד מתרגשת בשבילך, גם כשדיברנו על כך שאת תיכנסי לוועדה, אז קודם כל אני רוצה לאחל לך הצלחה רבה. אני בטוחה שאת תצליחי, אני מכירה את העבודה שלך ואין לי ספק שכל מה שאת תגעי בו תצליחי לעשות אותו על הצד הטוב ביותר. וכן, יש לנו הרבה מאוד עבודה, במיוחד לך ובמיוחד בעקבות זה שהרבה זמן לא הייתה ועדת חינוך. היום חתמתי על הצו של תשלומי הורים שלא צריך להגיע אליך, תזכרו תמיד שהחינוך מאוד מאוד מורכב ומאוד טעון, וצריך בהרבה מאוד רגישות - - - זה לא גן של שושנים.

צריך בהרבה מאוד רגישות לטפל בהכל, לפעמים גם בהרבה נחישות, אבל בסוף אנחנו יודעים שאנחנו עושם את באמת למען הקטנטנים שלנו במדינת ישראל וגם למתבגרים שלנו. אני בטוחה שתעשי את זה טוב. אתמול אנחנו הצגנו, משרד החינוך יחד עם משרד הבריאות הציג מתווה לפתיחת שנת הלימודים בפני ראש הממשלה, לשמחתי הרבה המתווה הזה התקבל באהבה גדולה. הייתה שם נקודה אחת שאנחנו עוד נידרש לה וזה משך הבידוד. והסכמנו אפילו לצאת לפיילוט כי אתם יודעים ששנת הלימודים באחד

במגזר החרדי מתחילה ב-8 לאוגוסט, ב-א' באלול, ככה זה יאפשר לנו גם לבדוק את זה לפני שאנחנו נכנסים ל-1 בספטמבר. אז יש לנו הרבה עבודה. שרן, אני מאחלת לנו בהצלחה, השנה הזו מאתגרת. צריך לזכור שאנחנו נכנסים ממש בפיק של פתיחת שנת הלימודים, אז לא את כל החלומות הגדולים אנחנו נוכל להגשים כבר בתחילת השנה, אבל תהיה לנו שנה שלמה לעבוד על זה, כדי שאולי בשנה הבאה נוכל להביא הנה לשולחן רפורמות גדולות. תודה רבה לך. תודה רבה שרת החינוך. שר הבינוי השיכון והשר המקשר - - - אנחנו מתנצלים, יש עוד ועדה. כן. שר השיכון והבינוי השר זאב אלקין. שרן היקרה שלנו, אני מאוד מאוד שמח להיות כאן, זה באמת לא סתם אחת מהוועדות בכנסת, זו ועדה שאצלי יש הרבה סנטימנטים אליה. אני פה כח"כ צעיר ישבתי שעות על גבי שעות יחד עם יהודית מהרגע הראשון שנכנסתי לכנסת, ובאמת הנושא הזה, נושא החינוך, אני מסכים לגמרי עם שר המשפטים, הוא הנושא של מדינת ישראל, כי בסוף, מדינת ישראל עם כל החשיבות של הדברים האחרים, משאב אנושי זה הדבר הכי יקר שיש וזה מה שהופך את המדינה כפי שאנחנו ותחום החינוך הוא האחראי על ההקמה המחודשת מדור לדור של המשאב הזה שבזכותו מדינת ישראל היא מה שהיא. לכן אני מאחל לך המון הצלחה בתפקיד הזה, אין לי ספק שתדעי לעבוד יד ביד עם שרת החינוך, וזה מקרה בסך הכל נדיר שאפשר לפתח שיתוף פעולה כל כך הדוק, אז בדרך כלל סימן לברכה ולהצלחה, ואני מאחל לשתיכן הצלחה לקראת פתיחת שנת הלימודים ולעבודה הנמרצת כאן במסגרת הוועדה הזאת ובאמת זכית לקחת את הוועדה. תמיד מדברים על המשרד לאיומים אסטרטגיים, נושא החינוך הוא הנושא האסטרטגי של מדינת ישראל. את כרגע מופקדת עליו בכנסת ואין לי ספק שבשנתיים האלה שיש לך בכיסא הזה את תדעי לעשות גדולות ונצורות. תודה רבה לך. אני מאוד מאוד מעריכה את המילים. מישהו מחברי הכנסת רוצה לומר משהו? כן, ח"כ רם שפע. קודם כל באמת באתי לאחל בהצלחה מכל הלב.

תמיד אומרים 'חינוך',

זו ועדת חינוך, זה הנושא העיקרי, אבל התרבות והספורט הם נושאים קריטיים, במיוחד בימים אלה של אולימפיאדה שאנחנו מבלים הרבה שעות פה, אבל הלב שלנו,

בטוקיו, אבל באמת לזכור את שני הנושאים האלה. אחת הוועדות הכי חשובות בכנסת. יישר כח לך גדעון, כמפלגה שבאמת חרטה על דגלה את החינוך עם שרת חינוך, אני מרשה פה לעצמי להגיד, אנחנו בעולם פוליטי, הלוואי ששנה שעברה ועדת החינוך הייתה זוכה לשר חינוך שמשתף פעולה עם ועדת החינוך ושטובת הילדים לנגד עיניו.

גם השר אלקין בשנה שעברה היה שותף, לא תמיד הסכמנו - - - היה לך שר אחד שאיתו הצלחת - - - בהחלט. אני אומר את זה בכל מקום, אני והשר אלקין לא על הכל הסכמנו, אבל תמיד בשיח פתוח והגון וישר. ואני רוצה להגיד מה שאני אומר בכל ועדה, זה לא קשור לעובדה שיש פה שלושה שרים,

זה מאוד ראוי. צריך לזכור, אנחנו רשות נפרדת והתפקיד שלנו תמיד לשתף פעולה עם הממשלה, וזה בסדר גמור, אבל לזכור שהתפקיד שלנו גם לדעת לעמוד על חשיבותה של הכנסת כמו שעשו שלושת השרים הנפלאים שלנו בתקופתם כחברי כנסת בעבר, הרבה יותר שנים מאיתנו. ועוד שני דברים. הצוות הנפלא של ועדת החינוך יושב שם מימינך גם פה, נציגי הממ"מ וגם היועצת המשפטית החדשה שעכשיו מתחילה, מסורות מאין כמותן, תמיד יגיעו לפה לפנייך בבוקר גם כשתשכימי קום

ובאמת, אני כל פעם מחדש התרגשתי, אני מעריך אתכן מאוד מאוד. הייתה לנו שנה אינטנסיבית אז אני יודע שאתן תהיו לעזר לשרן מתי שהיא תצטרך.

יש אינסוף סוגיות, אני אגיד לך בדיוק איזה פעיל/פעילה ישלחו לך הודעה באיזה נושא באיזה שלב של הוועדה, מתי הם יכעסו שאת לא הזמנת אותם, איזה ארגון יותר, בקיצור, מה שצריך ממש לשירותך.

תודה רבה. ח"כ שיין. קודם כל באמת הרבה בהצלחה. אני חייב לומר שאני בעצמי מאוד מתרגש להיות כאן, זו ועדה שמתחילת הדרך אמרתי אני אגיע לכנסת ואני רוצה להיות כאן, משום שהשכלה מגני הילדים ועד האוניברסיטאות אין דבר חשוב ממנה ואני מסכים פה עם שר המשפטים ועם כל מי שדיבר, ובאמת אנחנו פה לך לעזר רב, כל מה שתצטרכי אנחנו נקדיש את כל זמננו לדבר הזה כי באמת אני מאמין באמונה שלמה שזה באמת החזון של המדינה היהודית, בכלל של מדינת ישראל.

תודה רבה. ח"כ טור פז. גם אני מברך אותך להתמנותך ליו"ר הוועדה. אני חושב שאין תחום שדומה לחינוך בפער שבין החשיבות והפוטנציאל לבין מה שקורה בפועל או האתגרים שמדינת ישראל נמצאת בהם בפועל, ויושבים פה שר חינוך בעבר ושרת חינוך בהווה ואני חושב שיש לוועדה תפקיד מאוד חשוב לתמוך ולהגדיל את מערכת החינוך לתמוך בשרה גם להביא את הפה של האזרחים ושל אלה שזקוקים לפה הזה כאן בכנסת ואני מקווה שאנחנו נצליח לקפוץ כמה מדרגות קדימה כי הקורונה איתגרה מאוד לא רק את הוועדה הזאת אלא בעיקר את מערכת החינוך ואנחנו צריכים לראות שאנחנו מובילים - - - סוג של שיקום שהמערכת זקוקה לו.

תודה רבה. ח"כ טל. כבוד יושבת הראש אני באמת מצטרף למקהלת המברכים ואני גם שמח שיש לך חיזוק פה מהאקדמיה וכמה פרופסורים שישבו וילוו אותך, אבל אני רוצה לומר שאנחנו לא מהווים לובי לטובת ההשכלה הגבוהה,

אני חושב שאנחנו מבינים שאם לא נעשה את עבודתנו בצורה הכי טובה לא יהיו סטודנטים טובים בעוד מספר שנים ואנחנו כולנו מבינים שהעתיד של מדינת ישראל קשור לחלוטין בהון אנושי והיכולת שלנו לייצר בני נוער ואחר כך מבוגרים מצויינים ואנחנו נחזק אותך ונעשה הכל כדי ל- - -אותם לציונות בכל הארץ בכל התלמידים ובכל השכבות.

תודה רבה. בבקשה ח"כ סימון דוידסון. אני רוצה לברך אותך ומאוד שמחתי על מה שאמר רם שפע לפני דקה שצריך לזכור את הספורט והתרבות ואני מגיע כאדם שכל כך הרבה שנים מנהל את הספורט בצד השני, יו"ר איגוד השחייה וחבר הוועד האולימפי ומלא בצלקות מהספורט הישראלי. אז אני מגיע לפה כדי לעזור לך לעזור לכל הספורט הישראלי ובאמת שיהיה בהצלחה גדולה לכולם. תודה רבה ח"כ דוידסון. בסדר גמור, תודה רבה. אנחנו מתרגשים לקראת הפתיחה, לדעתי כבר השבוע יתקיימו לנו דיונים, מחר כבר שיש לנו בצו הקורונה ובדברים נוספים. שיהיה לכולנו בהצלחה, יש לנו הרבה הרבה עבודה לפני תחילת שנת הלימודים ואני מאוד מאוד מתרגשת, יש לנו משימה מאוד מאד חשובה לפנינו ונדע לעבוד ביחד. תודה רבה לכם הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:37.